הבקשה נתקבלה ואושרה. בקשה נוספת היא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (שטח מחיה במיתקני שירות

התשפ"א-2021, מ/1393. אני יודע שבמקור הייתה בקשה של הממשלה שזה יהיה בוועדת החוץ והביטחון, יושב-ראש הקואליציה הציע את ועדת החוקה, חוק ומשפט, רוב חברי הכנסת במליאה ביקשו שהדיון ייערך בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני מבין שגם עמדת הייעוץ המשפטי היא שזה יעבור לוועדת הפנים. מישהו רוצה לפרט? הצעת החוקה עוסקת בשטח המחיה לעצורים במתקני שב"כ. ועדת הפנים עוסקת שנים רבות בכל סוגיית מרחב המחיה במתקני הכליאה והמעצר, אנחנו חושבים שזו הוועדה המתאימה לעריכת הדיון המדובר. תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס? המקום הטבעי לדיון בבקשה שכזו הוא ועדת הפנים, זהו שטח מחיה של אסירים והוועדה האחראית לכך היא ועדת הפנים.

אני קטונתי בכל מה שקשור במשפטים, אבל בגלל שמדובר בזכויות יסוד של אסירים יש מקום לדון על כך גם בוועדת החוקה. אבל הממשלה - - - אני משקיט את המצפון שלי. בדרך כלל אני מקפיד ללכת על פי הנוהג בכנסת, אז התאמצתי איך לתרץ את זה שהתגייסתי לטובת הקואליציה. מצטרפת לדעתו של יעקב מרגי, גם אני בעד העברה לוועדת החוקה. כל אימת שוועדת הפנים דנה בזכויות של אסירים, היא דנה מטבע הדברים גם בזכויותיהם - - - תיארתי לעצמי שתהיה פירכה לדבריי. אני את שלי אמרתי. עמית, אתה רוצה להגיד משהו? אסתפק בלהצביע. איפה נציגת ראש הממשלה? היא אמרה לי שהוחלט על ועדת הפנים אז אני רוצה להבין מה קרה פה עכשיו. אפשר להבין מה קרה פה עכשיו? אני מציע שנצא להתייעצות סיעתית ונחזור. השורה התחתונה היא שנציגת ראש הממשלה אמרה לי משהו לפני שנכנסתי לכאן ופה אני רואה שיש התהפכות אז אני רוצה להבין מה קרה. מה היא אמרה לך? היא אמרה שבוועדת הפנים. פעם ראשונה שאין תיאום בין ראש הממשלה לקואליציה.

מכריז על הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 15:54 ונתחדשה בשעה 16:03.) אני מחדש את הישיבה. לאחר שהבהרנו את הנושא אני מעלה אותו להצבעה. אני מזכיר שהצעת היועץ המשפטי לכנסת היא להעביר את הדיון לוועדת

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד, 1 נמנעים, אין הבקשה להעברת הדיון לוועדת הפנים, נתקבלה. הצעת החוק תעבור לדיון בוועדת הפנים. תודה לכולכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:06.